שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון. על סדר היום: בחינת ההצעות לטיפול בכשלים בפרויקט קו הרכבת ירושלים-תל אביב והפגיעה בנוסעים בקווים אחרים,

הרכבת החדש מתל אביב לירושלים עלול להוות פגיעה בקווי